אנחנו מתחילים דיון שני בהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 149)(חברות

התש"ף-2020, מ/1344 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו רוצים להתחיל עם הקראה של החוק.

בחלקם יש את הנוסח שכולם מכירים ובחלקים מהם יש שינויים. לפני